בוקר טוב. תודה לכל מי שטרחו להגיע.

המשך בנושא המשלחות לפולין, ויהיה גם דיון בנושא זיכרון השואה במערכת החינוך. אנחנו מפצלים את זה לשני דיונים נפרדים. אני אפתח ואצלול לחומר עצמו. תודה, חבר הכנסת טייב, על שיתוף הפעולה בעניין הזה. זהו דיון משותף לוועדת החינוך ולוועדה המיוחדת למען שורדי השואה. אני רוצה לומר, בפתח הדברים, שאנחנו דחינו את מועד הישיבה הזו, וגם עשינו אותה כישיבה משותפת, לבקשת משרד החינוך. אני מקווה שמשרד החינוך שלח את הגורמים הרלוונטיים, שיעזרו לנו לקבל את התמונה המלאה. כמובן שהדיון הזה הוא מאוד קריטי, על רקע העובדה ששורדי השואה הם דור שהולך ונעלם, והחובה לזכור ולוודא שזוועות כאלה לא יקרו שוב, עוברת אל התלמידים; אל הדור הבא. זה תמיד חשוב, אבל עכשיו, בעת הזו זה חשוב במיוחד. אם אני אסכם את מה שעלה בדיון הקודם, זה דבר כזה: היה משבר עם הפולנים לאורך מספר שנים. ב-2018 עברה שם חקיקה מאוד בעייתית, שקובעת שאם יש אדם שמטיל את האשמה על המעשים בשואה על הפולנים, הוא עלול לקבל עונש של שלוש שנים בכלא. בשנת 2022 גם עברה חקיקה מסוכנת מאוד, שמקשה על אנשים לעשות תהליך של השבת רכוש. זה פגע בזכויות של שורדי שואה שאיבדו את כל רכושם שם. תוך כדי, באמצע, הייתה הקורונה, ולאור כל הדברים האלה,